דברי הכנסת יג / מושב ראשון / ישיבות ל"ח מ' / ט"ז י"ח בסיוון התש"ף / 8 10 ביוני 2020 / 13 חוברת י"ג ישיבה ל"ח הישיבה השלושים-ושמונה של הכנסת העשרים-ושלוש יום שני, ט"ז בסיוון התש"ף

עוד הונחו על שולחן הכנסת, בהתאם לסעיף 73(א) לתקנון הכנסת: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל) (תיקון מס' 4), התש"ף 2020, החלטה מס' 49, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה) (תיקון מס' 6), התש"ף 2020, החלטה מס' 47. עוד הונחה היום על שולחן הכנסת הצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף 2020. תודה. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לנאומים בני דקה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. כבוד היושב-ראש, בתקופה האחרונה הולכת וגוברת התחושה בקרב האזרחים הערבים במדינה שדמם הפקר וכי דמו של כל אזרח ערבי על כף ידו. במילים פשוטות, אם אתה ערבי במדינת ישראל כנראה שאתה מועמד להיות קורבן של משפט שדה והוצאה להורג ללא משפט בכל רגע נתון. דמם של מוחמד טאהא, מוסטפא יונס ואיאד אלחאלק זועק לשמיים. לפני כמה ימים הותקף באכזריות הצעיר בילאל אלאעסם מהיישוב הערבי תל א-סבע, תל שבע, על ידי שוטרים במדים. הוא עוכב למשך שעות רבות בלי שהעניקו לו טיפול. בחלוף השעות, שעות רבות, הודיעו לו השוטרים שפשוט טעו בזיהוי, ונגמר. ביום חמישי האחרון הותקף באכזריות הצעיר מוחמד א-נסאסרה מהעיר לוד על ידי ארבעה צעירים יהודים בעיר ראשון לציון. כתוצאה מהתקיפה הוא נחתך לאורך גבו, משפט אחרון. ונגרמה לו פציעה קשה ועמוקה. אני אומר דברים חשובים. הכול חשוב, שני משפטים. אבל הנאום הוא נאום בן דקה. במשטרה, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת טאהא,

לא מצאו זמן במשך שלושה ימים לחקור את האירוע ולקבל עדות מהנתקף. רק ביום ראשון בצוהריים, ורק לאחר שסרטון מזעזע שמתאר את החבלה הקשה שנגרמה למוחמד הופץ ברשתות החברתיות, ורק לאחר שחברי כנסת תודה. ואנשי ציבור ערבים, חבר הכנסת טאהא, תודה רבה. פנו בעניינו למשטרה, תודה רבה. כמה מילים. חבר הכנסת טאהא, ממש מילה אחרונה. המשטרה התחילה לעשות את עבודתה רק ביום ראשון בצוהריים.

פשיטת רגל ערכית מוחלטת.

חבר הכנסת עופר כסיף,

חברת הכנסת טלי פלוסקוב, איננה, חבר הכנסת יעקב טסלר, איננו, חבר הכנסת יעקב אשר, איננו, חבר הכנסת עוזי דיין, איננו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, איננו, חבר הכנסת חמד עמאר, איננו, חבר הכנסת מתן כהנא, איננו, חבר הכנסת אופיר סופר, איננו. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש.

אבל אני חזרתי לכאן אחרי שיצאתי לבקר את הארגונים ששובתים ומפגינים ממש אל מול משרד האוצר, מפיקי האירועים, אולמות האירועים.

הם מצטרפים לעוד שורה ארוכה של ארגונים וענפים שפשוט לא חזרו לפעילות. יש איזושהי תחושה בקרב חלק משרי הממשלה, בקרב חלק נכבד מפקידי הממשלה, שעולם כמנהגו נוהג ושאנחנו עכשיו צריכים לחיות באיזשהו עולם שחזר לשגרה. אין שגרה. זה נכון שיש סוג של שגרת קורונה, יש לקרוא לה, ואנחנו צריכים ללמוד לחיות ליד הקורונה, אבל אם ממשלת ישראל לא תתעשת ותניח תוכנית ברורה ל-2020 ו-2021 שתיתן אופק ותראה לכל בעלי העסקים ולכל הענפים איך הם צריכים גם לתכנן את עצמם קדימה, כולל מה יהיה הסיוע הממשלתי, כולל באיזה תנאים ומתי אפשר יהיה לפתוח, לא יצליחו לצאת מהמשבר הזה. בקצב הזה, כשמי שצועק יותר חזק מקבל יותר כדי שישתוק, ואחר כך מתחיל לרדוף באמת אחרי מימוש הסיוע, שכפי שראינו הוא לא מגיע לקצה, אנחנו נמצא יותר ויותר ענפים קורסים, והמשמעות היא שהמשבר שהמשק ייכנס אליו יהיה כזה שיהיה יותר קשה לצאת ממנו.

חברת הכנסת אורנה ברביבאי, איננה, חבר הכנסת אלעזר שטרן, איננו, חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו, חבר הכנסת מיקי לוי,

תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת מנסור עבאס, איננו, חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו, חבר הכנסת משה אבוטבול,

חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה.

שמענו את מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד אומרת שאם בתיכונים יסיימו ב-20 ביוני, אז בבתי הספר היסודיים יסיימו ב-1 ביולי. אנחנו הרי בתחילת הקורונה הגענו להסכמה עם הסתדרות המורים שהמורים ייתנו עוד תשעה ימים והלימודים יסתיימו ב-13 ביולי. באותה נשימה היא גם אומרת, מזכ"לית ההסתדרות, שזה לא בייביסיטר,

בית הספר הוא בייביסיטר, ואי-אפשר לעשות את אותו דין לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים ולתלמידי בתי הספר היסודיים. זאת משוואה מאוד מאוד מאוד מאוד פשוטה: בתי הספר היסודיים, הילדים נמצאים שם, הם לא יכולים להישאר לבד בבית, הם נמצאים הם צריכים גם להשלים את חומר הלימוד שהופסד והם גם צריכים להיות במסגרות כי ההורים צריכים לחזור לעבודה ולתקן את כל משבר הקורונה, את כל מה שהם הפסידו. בחטיבות ובבתי הספר התיכונים הילדים יכולים פשוט להישאר בבית עם חברים לבד. ולכן יש פה פער מאוד מאוד גדול, והיא לא יכולה לעשות את ההשוואה הזאת דווקא במה שהיא אומרת, שהם לא בייביסיטר. אי-אפשר לעשות את ההשוואה הזאת. וכשחותמים על הסכמים חותמים על הסכמים איתך, גב' בן דוד, ולכן אני מצפה למינימום אחריות,

ושבתי הספר היסודיים יסתיימו ב-13 ביולי, כפי שנקבע מראש.

חבר הכנסת יעקב מרגי, איננו. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אתמול סיעת ישראל ביתנו, כל החברים לסיעה קיימנו מפגש בתל אביב עם בעלי המסעדות והברים, ושמענו מהם הרבה, בעיקר מצוקה. משלל המצוקות שמענו משהו שלדעתי אפשר לפתור בקלות. היום מחלקים דוחות על זה שבר, מסעדה או כל מקום שנפתח לא עומד בתקן. הדרישה המינימלית של בעלי המסעדות היא קודם כול: תרגיעו, תנו לנשום. שלושה חודשים אנשים היו ללא פרנסה. לאט-לאט פותחים את העסק, והדבר הראשון, במקום הלקוחות, מה הם מקבלים? מקבלים פקחים מטעם העירייה שנותנים להם דוח על זה שמישהו לא חבש מסכה או שאין מספיק מרווח או שהשולחן הזה לא עומד בתקן הסגול. אני אתמול פניתי לשר הפנים אריה דרעי, ואני מקווה שחבריי מכל הסיעות יתמכו בפנייה הזאת. אני מבקש להוציא הנחיה או אפילו הקפאה זמנית של מתן הקנסות. במקום להעמיס על העומס, אפשר לתת קצת אוויר לבעלי המסעדות והברים וכל האנשים שמנסים להתניע את כלכלת ישראל. לא יקרה שום דבר אם העיריות יקבלו קצת פחות קנסות. הרי המטרה של הקנס היא קודם כול להזהיר, נכון? לא להתעשר על חשבון הציבור. ולכן אני מציע, ואני מקווה שגם פה שר הפנים ישמע אותנו, שאת הפעם הראשונה אפשר להמיר באזהרה, כמו שעושים בדוחות חניה, ואז בעל המסעדה, קודם כול תהיה לו הרגשה טובה, הוא לא ירגיש מקופח, והוא גם לא ירגיש שהמדינה מנסה להרוויח על המצוקה שלו,

זה באמת יעזור, כי אז אנשים יבינו מה באמת חסר להם, כי הרבה בעלי מסעדות אומרים: יש דרישות לא הגיוניות, אנחנו לא מבינים מה רוצים מאיתנו. משפט אחרון. ואני קורא לכל החברים להצטרף לדרישה הזאת ובאמת לסייע לבעלי העסקים.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, איננו. חבר הכנסת איתן גינזבורג,

תודה, אדוני היושב-ראש. בעוד מדינת ישראל מתכוננת לגל השני של מגפת הקורונה, העצמאים ובעלי העסקים עדיין מתמודדים עם ההשלכות ההרסניות של הגל הראשון. לאחרונה פנה אליי בעל עסק עצמאי שמוגדר על ידי האוצר כשכיר בעל שליטה, ודבריו ממחישים כיצד הביורוקרטיה הופכת לעול כבד ומונעת מהאזרחים לממש את הזכויות שלהם דווקא ברגעים הכי קריטיים שלהם. כך הוא כתב לי: הייתה פעימה ראשונה לעצמאים, אך שכירים בעלי שליטה כמוני לא היו חלק ממנה. אחרי חודשיים חלה פעימה שנייה. הפעימה הייתה על השתתפות בהוצאות חברה בע"מ שמבוססת על נוסחה שרק אלוהים והאוצר יודעים לפרש אותה. נרשמתי אליה, ויצא שאני זכאי ל-147,000 שקלים. עבר חודש, ועד היום לא ראיתי אפילו שקל אחד. ואז הגיעה הפעימה השלישית, שבמסגרתה ניתן לקבל עד 10,500 שקל.

אבל בעיכוב של שלושה שבועות. כך יצא שמפברואר ועד יוני, עבור תקופה של יותר מארבעה חודשים, קיבלתי משכורת חודשית ממוצעת של 2,100 שקלים ברוטו,

ברוטו, כלומר משלמים על זה מס. גמרו אותי.

מכרתי את האוטו, משכנתי שוב את הבית, לקחתי הלוואות. גמרו אותי, והעסק אפילו עוד לא חזר לפעילות. כך הוא כותב לי, וכך, חבריי חברי הכנסת, שכיר בעל שליטה בחברה שבנה במו ידיו במשך 20 שנה ושילם את כל המיסים שלו בזמן מקבל סיוע מהמדינה בגובה של 2,100 שקל בחודש במקום לקבל את הפיצוי שהוא זכאי לו. כך פועלת הביורוקרטיה בישראל. כך דואגת המדינה לאזרחיה.

לא אומרים. פשוט צריך לשלם. למי אתה בא בטענות בדיוק?

תודה רבה. אתה התבלבלת.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. התבלבל. אתה בצד הזה. מיקי, אתה חבר ועדת כספים.

אני נלחם על זה. ואתה יושב-ראש ועדת כלכלה.

חברי וחברות כנסת נכבדים, כמו בכל שבוע, גם הפעם אציין את תאונות הדרכים הקטלניות, שגבו חיי אדם בשבוע החולף בדרכים. ביום שלישי האחרון, 2 ביוני, נהרג רוכב אופנוע בן 34 לאחר שנפגע מרכב סמוך למחלף ראשונים. באותו הלילה נהרג עוד רוכב אופנוע, צעיר בן 17, לאחר שנפגע מרכב פרטי בשדרות ירושלים ביפו.

יום רביעי, היום שבו התקיים כאן במליאה דיון בנוכחות סגן השרה על בטיחות רוכבי האופנועים, הקורקינטים והאופניים החשמליים, נהרג רוכב האופניים החשמליים הראשון לשנת 2020. הרוכב, גבר בן 37, נהרג מפגיעת רכב בכביש 5 סמוך למחלף מורשה. ביום שבת, ב-6 ביוני, נהרג רוכב אופנוע נוסף, השלישי בשבוע החולף, בתאונת דרכים קטלנית בכביש 3415 סמוך למושב לכיש. הרוכב, תושב אשדוד, היה בן 44 במותו. מתחילת השנה נהרגו 29 רוכבי אופנוע. מדובר בעלייה של כ-40% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אופנועים מעורבים בתאונות חמורות פי 17 מנהגי רכב פרטי. לפי הערכה, עלות תאונות האופנועים למשק הישראלי בשנת 2019 הייתה 2.2 מיליארד שקלים. דמיינו כמה חיי רוכבי אופנוע היינו מצילים אם רק היינו משקיעים סכום דומה במלחמה בקטל בכבישים. תודה רבה. המספרים האלה מראים שמדינת ישראל, חבר הכנסת טופורובסקי, אנחנו כבר בדקה וחצי, תכף בשתי דקות, מה לעשות?

חברות וחברי הכנסת, זה לא מסובך מדי, בערך בין 100 ל-120 מילה זה דקה. למה זה כל כך קשה? חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, איננו. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השבוע הזכרנו את יום פטירתו של הגאון הרב כמוס עגיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה רבה של אור יהודה. הוא נולד בשנת תרע"ג, 1913, בעיר טריפולי שבלוב, גדל בתורה וביראה על ברכי חכמי לוב, וכדי לסייע בפרנסת המשפחה עבד בבית דפוס בעירו. זכיתי בתור ילד להיות סמוך על שולחנו כאשר היה כבר בזקנתו. הוא נודע בענוותנותו וביקש שלא לסמוך על דעתו להלכה, כדי שלא יהיה דן יחידי, ואת כל פסקי ההלכה שלו היה שולח לראשון לציון, מורנו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ולרב אליעזר יהודה ולדנברג בעל הציץ אליעזר. הוא היה בקי בתורת הסוד ובלימוד ספר הזוהר ותמך וסייע בהדפסת ספרים של חכמי ישראל, ובתוכם חכמי לוב, יהי זכרו ברוך. תודה רבה. חברת הכנסת קטי שטרית,

בוועדת כספים היום.

אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, לפני כשבועיים ידידי שר החינוך יואב גלנט עמד כאן מעל דוכן הכנסת ואמר שכספי המסעות לפולין שבוטלו יוחזרו להורים ולילדים. מייד כשהעליתי בפניו את הבעיה הוא נכנס בעובי הקורה ונרתם לטפל בה, ועל כך יישר כוח.

בניגוד להנחיית השר, הפקידים גוררים רגליים על חשבון האזרחים. "יהי ממון חברך חביב עליך כשלך" מסכת אבות, אבל הפקידים במדינת ישראל מתקשים ליישם. במקביל, פנו אותן חברות נסיעות לפולין לקבל מענק לעידוד תעסוקה, אותם עובדים שלא טרחו לענות על הטלפונים של ההורים שלא הבינו מדוע גבו מהם אלפי שקלים עבור שירות שלא קיבלו. אני דרשתי בוועדת הכספים, ואני מבקשת גם מכם להצטרף אליי, שאותן חברות לא יקבלו מענקי עידוד. כך נבטיח שהחוטא לא יצא נשכר. אני לא הייתי מעביר כספים, תודה רבה. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה. תודה. אני רוצה לדבר על הסיפוח הסודי, הסיפוח הזה שאף אחד לא יודע במה מדובר חוץ מטראמפ, ואולי אולי ביבי נתניהו. הגשתי שאילתה השבוע לשר הביטחון וביקשתי לדעת מה המתווה של הסיפוח, מה העלות התקציבית של הסיפוח, איך נערכים, מה המשמעויות של פרסום לציבור של המתווה הזה. קיבלתי תשובה מאוד ברורה: השאילתה לא אושרה. יש לי הנחה סבירה שגם במשרד הביטחון, למרות שמדובר בשר הביטחון, ולמרות שמדובר בראש ממשלה חליפי, הוא והשר הנוסף שלו והלשכה שלו לא יודעים באיזה סיפוח מדובר. ואני תוהה: במציאות שבה המשק קורס ושוק העבודה נמצא במצוקה כל כך קשה, כשמדובר בתרחיש שיעלה בוודאי מיליארדים, רק על הזווית הזאת אני מסתכלת, לא על הזווית הביטחונית, לא על הזווית החברתית, אלא זווית ספציפית של משמעות הקורונה של ממשלת החירום הזאת, מי ערב לזה שתהליך קבלת ההחלטות יהיה נכון? מה המשמעות של דמוקרטיה אם לא שקיפות לציבור? היו לביבי 11 שנים לספח.

הוא לא עשה את מה שהוא חשב שנכון לעשות. דווקא בעת הזאת, במציאות כל כך קשה שהוגדרה כחירום, להגיד "סיפוח" כשאף אחד,

לא יודע מהו, צריכים לתת תשובות יותר טובות לציבור.

אני רק אומר שהמונח הנכון להבנתי הוא החלת ריבונות,

בואו נדבר על זה. בואו נגיד מה ההבחנה בין זה לזה. אפשר יהיה גם את הדיון הזה לקיים. אבל גם את הדיון הזה צריך לקיים, כבוד יושב-ראש הכנסת. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה. אני מעריך את זה. אני רציתי לדבר, היה אירוע בגבעתיים של תעודת כשרות. תלו את זה בקורונה, בהוצאות מול הוצאות,

כמה עולה תעודת כשרות מול כמה כסף חסר. אני מבקש לקרוא פעם ועוד פעם ועוד פעם שהרבנות הראשית לישראל, אם היא רוצה להיות אחראית לכשרות, תקבע כללים ונהלים. ומי שרוצה לאכוף את זה, או שתחזיק 30 פקחים, כמו משרד הבריאות, אבל שעוד גופים יוכלו לתת כשרות. אם הבד"צים למיניהם יכולים לתת כשרות, גם צהר יכול לתת כשרות. אני חושב שתחרות, גם בתחום הכשרות, הוא נותן.

אבל הוא לא נהנה מגיבוי של משרד הדתות ושל הרבנות הראשית כמו האחרים, וזה לא בסדר. בשורה התחתונה, אני חושב שתחרות גם בכשרות זה הדבר הנכון לאזרחי מדינת ישראל כולם.

תודה רבה. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר, לא רואה, אם הוא נמצא אז מכובדי, וגם אם הוא לא נמצא מכובדי. נמצא, נמצא.

אה, בצניעות. הכבוד הוא לי. כהרגלו. אדוני היושב-ראש, יושב כאן וחושב על חצי גמר הגביע. שיהיה בהצלחה. אדוני היושב-ראש, משיחות רבות שאני מקיים עם אנשי עסקים, הן עצמאים והן עסקים קטנים, גדולים ובינוניים, נפרש בפניי מגוון רחב של סוגי העסקים בסיטואציות כלכליות כאלה ואחרות, שאף מחוקק גאון או אף ראש ממשלה, אף שר אוצר לא יכול לצפות שיש דבר כזה בתוכנית כלכלית. אני לא רואה איך הולכים להתמודד עם טענות כאלה ואחרות, אלא אם כן, ואני קורא מכאן, מהבמה הזאת, של הכנסת החשובה והיקרה הזאת, לראש הממשלה: לא מאוחר להקים חדר מצב וצוות התערבות שיהיה הכתובת, שיהיה הפה לאותם עסקים, כי אפשר לאשר גם תוכנית כלכלית עם 100 מיליארד ש"ח.

הפחד הוא שעד שאת הכסף הזה מי שאמור לקבל את הסיוע יקבל, כבר לא יהיה למי לתת את הסיוע. יפה שעה אחת קודם. תזכרו: חדר מצב עם צוות התערבות שיפשט את ההליכים, ושתהיה לו גם סמכות, אם צריך בחוק,

סמכות לאשר על פי הכללים שהתוכנית הכלכלית הזאת קבעה.

תודה רבה. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, במשך שנים רבות הייתי מתנדב ומגיע לבתי הכלא, לשירות בתי הסוהר, בחגי ישראל, להיות שם עם האסירים היקרים, שבעזרת השם נתפלל עליהם שיצליחו ויחזרו לצורה נורמטיבית של חיים, כך שבאמת אני רוצה להקדיש דווקא אמרי תודה וברכה לשירות בתי הסוהר. קראתי בתקשורת שלצד כל הבעיות שיש לנו עם הקורונה וקשיים פה, קשיים שם, אבל יש דברים שחייבים גם כן לעודד ולפרסם: שירות בתי הסוהר מודיע שאף אסיר בישראל לא נדבק בקורונה. זה הישג בקנה מידה עולמי. אני חושב שבאמת לו היה נכנס, חלילה, הנגיף דרך שערי בתי הכלא, הייתה סכנה והיה איום משמעותי גם על האסירים, גם על הסוהרים וגם על כל אלה שמטפלים בכל המערך והמארג הזה של בתי הכלא. לכן אני באמת רוצה להודות להם. הם נקטו כמה דברים טובים עם הנושאים של האמצעים הטכנולוגיים שאנחנו נצביע עליהם עוד כמה דקות, גם בסדר-היום זה מופיע, הנושאים הטכנולוגיים של האסירים. אני חושב שזה חשוב מאוד להמשיך את הנושא הזה. גם השגרה נעשית בזהירות.

אצלנו אומרים זוג מילים: תודה רבה לשירות בתי הסוהר.

תמו הנאומים בני דקה. אנחנו עוברים לצרור הודעות של יושב-ראש ועדת הכנסת. אה, חבר הכנסת אזולאי, בוא, אני אאפשר לך. בבקשה, בוא. אני רק רוצה לומר: אנחנו במדיניות ליברלית נוכח סדר-היום המצומצם, אבל בימים כתיקונם,

לא, מי שלא יהיה, פשוט לא נוכל. בבקשה, חבר הכנסת אזולאי.

האמת, אלעזר שטרן דיבר קודם על הפלאפל בגבעתיים. גם ליבי איתם, כמובן, ועם כל עסק שצריך לסגור או להוריד ממכירותיו. אבל השאלה הנשאלת היא: האם משגיח כשרות לא צריך לקבל כסף, 500 שקל בחודש למשגיח בפיצה או בפלאפל, לפי תגובת גבעתיים? האם מישהו הכריח לקחת כשרות?

לא. הכשרות היא סך הכול רצונו של אדם.

זה משהו מסחרי בשבילו,

לא רוצה, שלא ייקח. מי שלוקח ויודע שיש לו קהל לקוחות, בבקשה. אתה לא רוצה קהל לקוחות,

אל תיקח כשרות. לא יכול להיות שבשביל, משרד הבריאות, אם יש איזה אישור, צריך להביא כסף, רישיון נהיגה, בשביל לחדש צריך כסף. מה עוד שגם בקורונה ביטלו להם, לא לקחו כסף עבור ההשגחה, מכיוון שהוא לא עבד, אז אף אחד לא לקח את האגרה. אין שום סיבה שיבואו עכשיו ויתלוננו למה דווקא בכשרות כן. אני אמרתי, אלעזר, זה נובע ממקום אחר, וחבל שכך. שנייה, אני אמרתי: אני לא נכנס למקרה הפרטי. אני אמרתי לך את זה. אני בעד שמשגיחי כשרות ירוויחו לפחות כמו משגיחי משרד הבריאות, בתנאי שתהיה,

אני מסכים בדבר אחד: על כשרות צריכים לקבל כסף. המשגיחים לא צריכים להיות חינם. גם אני מסכים. העובדים לא צריכים להיות חינם.

ומי שרוצה כשרות צריך גם לשלם, כמו שהוא משלם לכל משרד אחר שיש.

תודה רבה.

חבר הכנסת איתן גינזבורג, הודעות ליושב-ראש ועדת הכנסת. אני מציע,

שתקריא את ההודעה שאיננה מחייבת הצבעה, ואחר כך, ההודעה הראשונה שמחייבת הצבעה. אז יש שתי הודעות שלא מחייבות הצבעה ושתי הודעות להצבעה.

אז קודם כול את ההודעות,

אנחנו לא רוצים, ודאי, ודאי, ודאי.

אני גם רציתי להציע לך, חבר הכנסת גינזבורג, שלא תצטרך לרדת, אלא אנחנו נצביע ונוסיף את קולך.

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום כי ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית), התש"ף 2020, לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית, וכי והוועדה לקידום מעמד האישה תדון בהצעה לסדר-היום בנושא: ועדת חקירה פרלמנטרית על תפקוד הממשלה מול האלימות הגואה כלפי נשים והירצחן של 11 נשים מתחילת השנה, הצעתה של חברת הכנסת תמר זנדברג. על כך אין צורך להצביע. עוד אני מבקש להודיע על איוש חברים בוועדות מטעם סיעת הרשימה המשותפת: בוועדת הכנסת יכהן חבר הכנסת אחמד טיבי, בוועדת הכספים יכהנו חברי הכנסת אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן ואנטאנס שחאדה, בוועדת הכלכלה יכהנו חברי הכנסת אנטאנס שחאדה ואימאן ח'טיב יאסין, בוועדת הפנים והגנת הסביבה יכהן חבר הכנסת סעיד אלחרומי, ובמקום חברי הכנסת אוסאמה סעדי ויוסף ג'בארין יכהנו חברי הכנסת ג׳אבר עסאקלה וסונדוס סאלח, בוועדת החוקה, חוק ומשפט יכהנו חברי הכנסת יוסף ג'בארין ואוסאמה סעדי, בוועדת החינוך, התרבות והספורט יכהנו חברי הכנסת יוסף ג'בארין, ווליד טאהא וסמי אבו שחאדה, בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות יכהנו חברי הכנסת איימן עודה, אוסאמה סעדי והיבה יזבק, בוועדה לקידום מעמד האישה תכהן חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בוועדה לענייני ביקורת המדינה יכהן חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בוועדת המדע והטכנולוגיה תכהן חברת הכנסת סונדוס סאלח, בוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות למגפות ולרעידות אדמה יכהנו חברי הכנסת ג'אבר עסאקלה ואימאן ח'טיב יאסין, בוועדה המיוחדת לזכויות הילד תכהן חברת הכנסת היבה יזבק, בוועדה המיוחדת לפניות הציבור יכהן חבר הכנסת ווליד טאהא, בוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית יכהנו חברי הכנסת מנסור עבאס

בוועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי גז ונפט יכהן חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, זו גם ההזדמנות לשלוח לו החלמה מהירה.

אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה),

מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה, במקום חברי הכנסת אוסאמה סעדי ויוסף ג'בארין יכהנו חברי הכנסת ג'אבר עסאקלה וסונדוס סאלח, מטעם ועדת החוץ והביטחון, במקום חבר הכנסת ינון אזולאי יכהן חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. עד כאן ההודעות ללא צורך בהצבעה. בבקשה. לגבי ההודעות שיש צורך להצביע עליהן, הריני להודיע על שינוי בהרכב הסיעתי של ועדת המדע והטכנולוגיה. במקום חבר סיעת הליכוד יינתן חבר לסיעת הרשימה המשותפת, כך שסך הכול יהיו שני נציגים לליכוד ונציג לרשימה המשותפת. אבקש להצביע על ההודעה הזאת. אנחנו עוברים להצבעה. מי שיושב כאן אבל נמצא ביציע, אני אחר כך אעבור אחד-אחד ואצרף את הקולות.

אני אעבור. כל מי שלא נמצא במקומו, אני תכף אעבור אחד-אחד ואצרף את הקולות.

צריך להסביר את זה.

מי שבעד, מצביע בעד. מי שנגד, מצביע נגד. הצעת ועדת הכנסת בדבר הרכב ועדת

הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש),

אני נגד החוק. אתה בעד להעביר לכלכלה? חבר הכנסת גינזבורג? בעד. חברת

אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום: החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף 2020. חבר הכנסת יעקב אשר, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, הצעת החוק נדונה בכנסת בקריאה ראשונה ביום י"א בסיוון התש"ף והועברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. מוצע לפצל את הצעת החוק להצעות חוק נפרדות כך שחלק אחד יכלול את סעיף 14(1) להצעת החוק, שעניינו הוספת סעיף 13(ב1) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים), התשנ"ו 1996, הקובע כי על בית המשפט לשקול את חיוניות המעצר בהתחשב בנסיבות המיוחדות בתקופת הקורונה, וחלק אחד מההצעה יכלול את יתר סעיפי הצעת החוק. אני מבקש מהכנסת לאשר את הפיצול הזה, ולאחר מכן, כשתוגש ההצעה, אני אסביר את השתלשלות העניין. אבקש את אישור הכנסת. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. אני סוגר את רשימת הדוברים. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.

ועם שאר חברי הוועדה, אנחנו מסכימים לתיקון, וכמובן שנצביע נגד, סליחה, בעד. אני מתנצל. תמיד אתה אומר, אני רגיל, רגיל. קשה, מיקי. קשה. יש לו רפלקס. עליתי לכאן כדי להגיד כמה דברים שנוגעים בחיי היום-יום של אזרחי מדינת ישראל. רק תגיד כמה שעות, שנדע. לא. אני בא מוועדת הכספים יחד עם חבריי האחרים, וראיתי את יושב-ראש ועדת הכספים באמת סובל, באמת נמצא בין הפטיש לסדן, באמת כואב לו. שמע, אני אומר לך, ראיתי אותו. באמת כואב לו שהוא לא יוכל לבצע תיקונים,

שהגיש האוצר לעידוד החזרה למקומות עבודה. אז החוק הזה, בחלקו הוא בסדר, אבל בחלקו הגדול הוא גם לא בסדר, ואנחנו נמצאים בסיטואציה, האם להצביע בעדו, כי זה הרבה מאוד כסף שיכול לעודד את החזרה של העובדים אל מקומות העבודה. יש שם הרבה מאוד נושאים שהאוצר לא נתן את דעתו עליהם, וחבל. והגיע שר האוצר, ואמרתי, חלק מהדברים היו בסדר מבחינתי, הגיע שר האוצר לוועדה עצמה, וראה זה פלא, פעם ראשונה בהיסטוריה כנראה שוועדת הכספים הופכת לחותמת גומי. ניתנה הוראה לאנשי ועדת הכספים, לחברי הכנסת של הקואליציה, גם אני הייתי פעם בקואליציה, גם אני הייתי נתון תחת משמעת, אבל לא להכניס אפילו תיקון אחד? להביא את החוק כלשונו? תשאל את יושב-ראש הכנסת מה זה עושה להפרדת הרשויות. האם יש הפרדת רשויות במדינת ישראל? אני אענה.

רגע, אלעזר. לכן, היינו נדהמים, כי יש שם דברים באמת נוראיים ואיומים, להחיל אמצעי ענישה כנגד מעסיקים שמגישים בקשה ונפלה בה טעות. לא כולם גנבים, לא כולם מרמים, בסדר הדין הפלילי יש מספיק כלים לפעול כנגד מי שביקש לקבל דבר מה במרמה. חבל, צריך להוציא את זה מהחוק. אין שם תשובות לאלה שנמצאים שישה חודשים כרגע, מאונס, איבדו את מקום עבודתם ומקבלים דמי אבטלה. ומה קורה בעוד חודש או בעוד 15 יום, כשדמי האבטלה האלה נגמרים, כי הזמן חולף? ומה שביקשנו: לקחת את אותם אנשים שלא מצאו מקום עבודה, ועברו שישה חודשים, למצוא את הדרך לתת להם, כדי לא לגרור אותם אל תוך פינות. בין 80,000 ל-100,000 איש, פחות או יותר, ייזרקו לתוך המצוקה ולמעגל העוני. ראוי שמשרד האוצר ייתן את דעתו על כך.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני יומיים התקשר אליי בחור צעיר, סטודנט

מוחמד נסאסרה, וסיפר לי שביום חמישי בלילה היה יחד עם חבר שלו בחוף ארבע על ארבע, ואז קבוצה של ארבעה-חמישה פרחחים הגיעו אליהם, התנגשו באחד מהם, בחבר שלו, בכוונה. אמר לו: תגיד, מה, אתה לא רואה אותי? כמו בסרטים. אמר לו: רואה.

אומר לו: הנרגילה שלך מוצאת חן בעיניי. אמר לו: טוב. אמר לו: אני רוצה אותה. אמר לו: היא שלי, מה זה אתה רוצה אותה? אמר לו: אתה תביא את הנרגילה. הוא לא רצה, ואז, מאחור, פתאום, בכלי חד, סכין כנראה, חתך אותו מפה, כתף שמאלית, עד לפה, 180 תפרים. למי שראה את התמונה, אני צייצתי על זה, מזוויע,

הגיעה המשטרה. מה עשתה המשטרה כשהוא היה באמבולנס? לקחו ממנו מספר תעודת זהות. פונה לאסף הרופא, שכב חמישי,

עד שהתקשר אליי, הוא התקשר אליי בשבת, לא הגיע אף שוטר, אף חוקר. עכשיו, אני תוהה: א. למה בית החולים לא הודיע למשטרה? יכול להיות שהודיע ואני לא יודע,

למה לא הגיעה המשטרה?

הגיע פצוע קשה לבית החולים, רואים שהוא נדקר, או נשרט, זה כמעט ניסיון רצח, והמשטרה לא הגיעה. מה עשיתי? צייצתי, שמתי את סרטון הווידאו, מחריד

כל המדינה ידעה. התקשרתי לעוזר המפכ"ל ואמרתי לו: תגיד לי, מה צריך לעשות חוץ מלהפוך אותו ליהודי כדי שתבוא לבקר אותו ולתחקר אותו בבית החולים?

בסביבות 22:00, ב-24:30, חצות, התקשר אליו חוקר מתחנת ראשון, אומר לו: מוחמד,

מחר אנחנו באים אליך הביתה. ברור שאם לא הייתי מצייץ, אם לא היה מתקשר אליי, התיק היה נסגר.

"מחבל" ויורים בי. כמו שירו, היו מנטרלים אותו, במובן הישראלי של המילה, כמו מוסטפא יונס, בתל השומר, אללה ירחמוהו, וכמו איאד אלחלאק, שחשבו, בגלל הכפפות, "מחבל" קראו לו,

הוא היה ערבי, פלסטיני. ומוחמד נסאסרה מלוד ערבי, לכן, כשערבי נדקר, זה פחות דחוף למשטרה. אי-אפשר להגיע חמישי,

הדבר החמור ביותר זה הודעת המשטרה כאשר התקשורת התחילה לטפל בזה: בניגוד לאמור, בתגובה לקטטה, אמרו "קטטה". קטטה התחילו פעולות חקירה. מי שנתן את ההודעה הזאת,

השוטרים: אתם חבורה של שקרנים. לא הגעתם אליו, לא התקשרתם אליו. רק אחרי שאני התקשרתי אליכם, רק אחרי שאני פרסמתי את זה, התקשרתם טלפונית ב-24:30 כדי להגיד לו שלמוחרת אתם באים. גם מטייחים וגם משקרים.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בעניין הצעת החוק שאנחנו דנים בה, כבוד יושב-ראש ועדת החוקה,

חברי יעקב אשר, שמנהל את הדיונים באמת,

ביד רמה, במקצועיות, וגם נותן אווירה טובה, חיובית, ואני חייב לשבח אותך על ניהול הוועדה עד עכשיו. אני מקווה שאנחנו נמשיך ונשתף פעולה. ראית היום שכאשר יש הצעות ענייניות, אז אנחנו לא מערימים קשיים, וזה עבר בהצבעה פה אחד,

ולכן אנחנו נתמוך בהצעה. אני רוצה לדבר על נושא אחר, אדוני היושב-ראש, וזה הריסת בית קברות אל-אסעאף ביפו. בשעות הבוקר הגיעו הדחפורים של עיריית תל אביב והתחילו להרוס ולחפור בבית הקברות ולאסוף את העצמות שיש שם על מנת להעביר אותן למקומות אחרים. העילה היא שהם רוצים לבנות בניין לחסרי בית בתל אביב. אז אני שואל אותך, אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, מה היה קורה אם זה היה קורה לבית קברות יהודי באירופה. אם היו בונים בניין והיו מעבירים בתי קברות וקברות של יהודים, כל העולם היה מזדעק: אנטישמיות ונגד יהודים. אבל כאשר עושים את זה בבית קברות מוסלמי, וזאת גם לא הפעם הראשונה; אנחנו יודעים שיש בתי קברות גם ביפו ובעוד מקומות, אבל ביפו יש את בית הקברות טאסו, מקברת טאסו, שמנסים למחוק אפילו את הזכר של המתים. אז חברי אחמד טיבי דיבר על העניין הזה של הרג ורצח וחבלה חמורה בערבים באשר הם ערבים, והזכיר את מוסטפא יונס ואיאד אלחלאק, זיכרונם לברכה, אללה ירחמהם, אבל זה פוגע גם בחיים. אנחנו ראינו, והיינו עדים, וביקרנו בטירה כשהרסו באותו יום ארבעה בתים, אז זה גם נגד האנשים החיים, נגד הבתים של האנשים, ועכשיו זה הגיע גם לידי כך שאין כבוד למתים. אללה אכבר. תודה רבה. אני אאפשר לך להגיע למקומך. אנחנו נעבור להצבעה. חבר הכנסת טיבי, אם אתה רוצה להצביע, אתה יכול לגשת למקום. מי שלא במקום, מי שלמעלה, באותו נוהל נעשה. אנחנו עוברים להצבעה. הצעת

חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות

אסירים וכלואים),

אוסאמה סעדי?

אורנה ברביבאי? בעד. מיקי

אפשר למצוא פתרון טכנולוגי. המזכירה, אנחנו נבדוק את העניין. נראה, אם ניתן, נעשה את זה בשמחה. הוא אומר: זה יותר פשוט מלהגדיל את השולחן. אתה רואה שלהגדיל את השולחן לא פשוט, לא קורה כל כך מהר, אז אני לא בטוח שזאת הדוגמה הנכונה. אני התאפקתי מלהביא את ההצעות שלי היום.

הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. קצת נחפזתי, אז עכשיו אני אודיע. ברשות היושב-ראש, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (שיקול חיוניות המעצר), התש"ף 2020, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. זה הפיצול. תודה. תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (שיקול חיוניות המעצר), התש"ף 2020, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה, ויציג אותה יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת יעקב אשר,

לתפקידו במלוא התנופה. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, אני מתכבד, כמו שאמר היושב-ראש, בפעם הראשונה להביא לפניכם את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (שיקול חיוניות המעצר). הצעת החוק המונחת כאן היום היא סעיף שהוועדה פיצלה מהצעת חוק רחבה בהרבה שמונחת על שולחננו בימים אלה, בעניין קיום דיונים בבתי המשפט בהשתתפות עצורים ואסירים באמצעים טכנולוגיים. אני רוצה לומר שמה שמונח כרגע לפתחנו ויגיע לדיון בוועדה כבר בימים הקרובים, אדוני היושב-ראש, אני מספר על הצעת חוק שמונחת כאן לפתחנו,

ושאני מקווה שהיא תבוא בימים הקרובים, כי בזמן האחרון אני מתקשה לכנס ישיבות ועדה, ואני מבקש את אישורך שאת מה שקשור לקורונה יאשרו לנו בוועדה, כי הדברים האלה הם נורא נורא חשובים.

זה היה ניסיון יפה, אבל יהיה צריך לעשות את זה בהליך המסודר ולא כאן. זה אחרי שעשיתי את זה בהליך המסודר. אני מנסה כל דרך, ככה לימדו אותי. אני יכול להעיד. הצעת החוק הזאת היא סעיף שהוועדה פיצלה מהצעת החוק הרחבה. בתקופת התפרצות נגיף הקורונה הותקנו תקנות לשעת חירום, כולנו מכירים את זה בשם תשק"ח,

תקנות לשעת חירום? תקש"ח, תקש"ח. תקנות שעת חירום. תקש"ח, תקש"חים. התקש"חים בנושא הזה היו לקיים דיוני מעצר ללא נוכחות העצור אלא בהשתתפותו באמצעות היוועדות חזותית. נוכח הפגיעה בזכויות העצורים בקיום הדיון שלא בנוכחותם ונוכח החשש מהתפשטות מחלת הקורונה בבתי הסוהר נוספה הוראת החיוניות, שהיא בעצם החלק שאנחנו פיצלנו עכשיו בהצבעתנו. היא נועדה להבנות את שיקול הדעת של השופט בבואו להחליט על מעצרו של האדם. הסעיף מבנה את שיקול הדעת של השופטים הדנים בהארכת המעצר לצורכי חקירה, כך שבנוסף לבחינת עילות המעצר ישקול השופט גם את חיוניות המעצר, בין השאר בהתחשב בסיכון להידבק בקורונה ובמצב הכליאה באותה עת. בנוסף, הסעיף מתייחס במפורש לכך שעל השופט להתחשב בפגיעה בעצור הנובעת מקיום דיון במעצר שלא בנוכחותו אלא בהשתתפותו הווירטואלית באמצעות אמצעים טכנולוגיים. אני אמרתי היום שאם יצטרכו עד מומחה או עדים מומחים לבוא ולהגיד כמה זה לא טוב לזכויותיו של האסיר כשהוא מדבר ב-video conference או בזום, אז שיביאו את ראשי הוועדות ואת חברי הכנסת שיעידו כמה קשה לנהל ישיבת ועדה כשיש לך אנשים בזום, כי בסופו של יום, עציר שמגיע בפני שופט, יש לו הרצון ואפשר לזהות שפת גוף, אפשר לזהות אמיתות כזו או אחרת, וכאן הדברים האלה נפגעים. הוראה חיוניות זו, זה בווידיאו. מה עם הטלפון,

דיברנו גם כשהוא עוד היה בטלפון, שזה כבר ירד לגמרי. הוראת חיוניות זאת הועלתה מהתקש"ח לחוק כחלק מחוק שנדון בוועדת הקורונה בראשות חבר הכנסת עפר שלח, שיזם את זה לנוכח החשיבות הרבה של ההוראה. טאולם, החוק כולו, בעצם, עפר עשה דבר נכון, הוא העלה את זה מהתקש"ח לחוק כדי לעגן את כל הדברים כמו שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, אדוני היושב-ראש,

בנושאים הללו.

בחוק זה נקבע ל-45 יום, והתקש"חים חלקם עדיין עד 16 ועד 20, ואז בעצם היום בערב, לפני שקיעת החמה, אמור לפוג נושא החיוניות, וזה דבר חיוני מאוד בשביל זכויות האדם של אותם עצירים, זה דבר חשוב מאוד, ולכן אנחנו ביקשנו לפצל את זה. חשוב לי, אדוני היושב-ראש, להדגיש, סיעת ש"ס, סיעת ש"ס, מה קרה?

סומכים עליך בפה מלא. חשוב לי להדגיש, כמובן, גם מפרגנים לך, שבוועדת החוקה בכוונתנו לקיים דיונים מעמיקים בהצעת החוק הרחבה שמדברת על מעצרים על ידי video conference. אנחנו הולכים לדבר על זה שם בצורה הברורה ביותר, לסנן את זה במסננת מאוד מאוד מאוד דקה, כדי שנוציא תחת ידינו בסופו של דבר משהו שיהיה חוק קבוע, פלטפורמה שבה ישתמשו בזמן חירום, ולא ישלפו כל פעם תקש"ח חדש. אבל כדי לאפשר לוועדה להעמיק בהצעת החוק כולה, וכדי להפחית את הפגיעה בזכויות העצור ובד בבד להבטיח שהוראת החיוניות לא תפקע ותמשיך להיבנות על שיקול הדעת של השופטים הדנים בהחלטות המעצר לצורכי חקירה בתקופת הקורונה, החליטה ועדת החוקה לפצל מתוך הצעת החוק שעל שולחננו את הסעיף האמור ולאשר אותו בנוסח שאושר בהוראת השעה. החוק המוצע יקבע כי הוראת החיוניות תישאר על כנה עד פקיעתן של תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים) שמסדירות בין היתר את השתתפות העצור בדיוני המעצר באמצעים טכנולוגיים. אני רוצה להודות לחברי הוועדה, להודות לחבר הכנסת עפר שלח על היוזמה הטובה, שבעצם היא התחלה של מה שאנחנו נסיים עכשיו בשבועות הקרובים, ולחברי הכנסת שאפשרו לנו גם בימים אלה לקדם את העניין. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש מחברי הכנסת לאשר את החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שהכינה הוועדה.

אדוני היושב-ראש, עוד מילה אחת, אם אפשר. אני אמרתי את זה גם בדיון בוועדה וחשוב לי להדגיש את זה גם כאן. אנחנו צריכים לדעת שהדברים הללו שמונחים לידינו כרגע, בנושאים הללו, גם העצירים וגם נושאים אחרים שקשורים לתקנות שעת חירום, מדובר בדיונים של מעצר ומדובר בכבוד הבסיסי של בן אדם, בחירות שלו, בחיים שלו, בשם שלו. הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי באמת בדיונים מעמיקים, ואנחנו צריכים לראות ששעת חירום לא תהפוך לאיזשהו תירוץ לרמיסת כבודו של האדם, אלא להשתמש בה רק בזמן אזעקת אמת ורק על דברים נכונים. אני מודיע כאן שוועדת החוקה, חבריי ואני, לא נקבל כל חוק כמו שהוא. נבקש נתונים,

מה היה בתקש"ח, בואו נראה את היעילות של הדברים. מה שלא חיוני, אני מודיע, לא יעבור, בעזרת השם, ואסור שיעבור. זאת חובתנו. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש.

אני מבקש את אישור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. תודה, אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. הנושא הוא באמת נושא שאי-אפשר להפריז בחשיבותו. אני בכלל חושב, אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, שתעשו שירות ענק לאזרחי ישראל אם באמת כל נושא המעצרים, הן בעיתות שגרה והן בזמנים מורכבים כאלה, ייבחן לעומק, משום שאני חושב שיש כאן סוגיה שנוגעת לזכויות הכי בסיסיות, ולטעמי טעונה לא מעט תיקונים

כך שאני בהחלט מברך אתכם על המלאכה החשובה הזאת. חברות וחברי הכנסת, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אין גם בקשות רשות דיבור. לפיכך אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה, בבקשה, כאשר שוב אני אוסיף את הקולות של מי שמקומו בשלב הזה הוא עדיין ביציע. סעיף 1 נתקבל. חבר הכנסת יעקב אשר? בעד.

חבר הכנסת סעדי, איננו. נמצא במקומו. חברת הכנסת ברביבאי? בעד.

חבר הכנסת לוי, אתה הספקת?

אז אני מוסיף אותך. בעד, חבר הכנסת לוי? כן. חבר הכנסת אלעזר שטרן? בעד. בעד. חבר הכנסת מרגי? בעד. חברת הכנסת ברק, איננה, חבר הכנסת אבוטבול?

חבר הכנסת ארבל? חבר הכנסת אזולאי? בעד.

אני מבין שבזה מנינו, אם כך, יש לנו 14 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהחוק עבר בקריאה השנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית, בבקשה. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש)

למה הוא לא יכול ללחוץ לי,

חבר הכנסת שטרן.

אבל אני אומר, קורונה. אני רואה שאתה ב-mode של להתגרות בגורל. חבר הכנסת יעקב אשר? בעד. חברת הכנסת ברביבאי?

בעד.

לוי, הצבעת הפעם?

חבר הכנסת שטרן? בעד.

חבר הכנסת מרגי?

חבר הכנסת ארבל?

חבר הכנסת אזולאי? בעד. אבל לפי

חבר הכנסת אשר, דברי תודה, בבקשה. למרות שזה חוק קטן, חשוב מאוד, תודה תמיד צריך להגיד. אני רוצה להודות לצוות הוועדה בראשות מנהל הוועדה אסף, ליועצים המשפטיים של הוועדה,

שנמצאת כאן איתנו, וכמובן לגור ולכל הצוות, ותודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת, שאישר את הפיצול. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני מזכיר לך את בקשתי מתחילת הנאום.

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר,